אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, י' בשבט התשפ"ב, 12 בינואר 2022. אנחנו מתחילים בנושא הראשון שעל סדר-היום: המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים: 1.סיוע לחבר כנסת עם חירשות.